היום, ט"ו בטבת התשע"א, 22

הסתיימה כהונתו של חבר הכנסת כרמל שאמה כסגן יושב-ראש הכנסת, לאחר שביום י"ג בטבת,

שמיעת התנגדויות רבות של תושבי מבשרת-ציון ואחרים. בנושא השאילתא הוגשה גם עתירה לבג"ץ, שטרם נדונה. 2. לגופו של עניין, אבקש להדגיש כי היציאה ממבשרת למחלפון מוצא לא בוטלה. במידה שהמנהרה מתחת למחלף הראל תיחסם, עדיין תישאר יציאה

של למעלה מ-20 מטרים בין הגשר לבין המתווה שתחתיו. לכן אי-אפשר לעשות ירידה, לפי כל מומחי התחבורה,

התכנון. אי-אפשר לעשות כניסה משם. הכניסה תהיה במחלף הראל, ששם ייבנה מחלף משוכלל שמשם יוכלו

זה מישהי מאוד בעלת סמכות במשרד. אדוני השר,

בתור מי שהיתה אחראית במשך עשר שנים לנושא היערכות לחירום של בית-חולים, והיום אני

מה אמרה אותה פקידה, לא הייתי נוכח. מי שקובע את המדיניות זה אני,

כי השדרוג הוא לטובת הנוסעים והבאים מירושלים. בגלל הפערים בגובה אי-אפשר לעשות את הכניסה באותו מקום. באותו דיון שלא הגעת אליו ואני הייתי, עוד פעם

כולם רואים שגם הכביש יפה,

הדברים צריכים, כמובן, להילקח בידי המנהיגים בצורה של קבלת החלטות והכרעות. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, לגבי תוך ירושלים,

לא, הרכבת תעבוד בשנה הקרובה. אני מקווה, אולי יהיו הפתעות והשלום גם יגיע. אולי נקרא לה "רכבת השלום" במקרה הזה.

כבוד שר התחבורה ישיב על שאילתא

אשר פעלו כסדרן, ובפרט בתחנות תל-אביב. יודגש כי נמסרו הודעות מסודרות לציבור הלקוחות באמצעי התקשורת השונים לפני תחילת העבודות. בסוף השבוע שהיה וביום

של יום ראשון, הרגילים לצפיפות ברכבת ולאי-הסדר" ונעזוב את הסערה

זה לא קשור לעצים. צריכה להפנים "רכבת ישראל"

בתור נותנת שירות, האחריות שלה היא שהאנשים יעלו בצורה מסודרת לרכבת, בצורה בטיחותית, וירדו באותה צורה. תודה רבה.

בבקשה, שאלה

באמת מחייב פתרונות מאוד מהירים להתמודדות עם ביקושים. בעיה שנייה היא, שמהלך השיפוצים שהרכבת עושה כרוך לעתים בניתוק אזורים שלמים של הארץ משירותי הרכבת, ואז אנחנו נמצאים בלי אלטרנטיבה. מה

בהחלט אני מעורב מרגע שנכנסתי לתפקיד, אני חייב להגיד שהשאלות ששאלתי בדיונים תוך כדי למידת החומר ולאחר מכן היו שאלות דומות. אני שאלתי, הרי מהרגע הראשון נאבקתי להרחיב את

לכן, יש הניהול עצמו, אני אעביר את ההערות. תמיד אפשר להפיק לקחים. יש הטיפול בהשלמת הציוד לתוואי הקיים ושדרוגו,

כל הדבר הזה ייצור מערכת שתהיה יותר נגישה, יותר

צריך לעצור את הרכבת מאשקלון לבאר-שבע ולבצע עבודות? בדיוק מהסיבות האלה. לכן הלקח הוא: כשעושים,

אני לא אומר קדימה במקרה הזה, כדי

תבקש, בהתאם לנהלים הקיימים, ובתיאום עם לוח הזמנים, ראש הממשלה ישמח כמובן לחזור ולסרטט את מדיניותו בעצמו בכנסת, כפי שהוא עושה בכל נושא שהוא מתבקש.

אני אומר,

ואני שואל,

לפי התשובה שלך על השאלה השלישית, שאמרת שבהחלט, ראש הממשלה לא רואה בעניינם של האזרחים הערבים עניין

את הסוגיה החשובה, לטוב ולרע?

מקווה לטוב, אבל הרע פשוט משתלט עלינו. יבוא ויעמוד כאן מול הכנסת ומול העם. בתשובה, לפרוצדורה יש רק דרך אחת,

שוועדה של הכנסת דנה בנושא מסוים,

לבוא בפניה כדי להתייחס למושא הדיון. במקום לעשות זאת, גורמי השב"כ הולכים ומקיימים דיון מחוץ לכותלי הכנסת במקום אחר, באותו נושא, לא קיבלתי תלונה על זה.

יש החלטה שלא קוימה או שלא התייצבו עובדי

לפעמים הוא בא, לא קל להיות שר יותר גדול מהשרים היושבים כאן, אבל אפילו יותר מהם,

הוא בא לפעמים עם ראש הממשלה,

מבחינת הדימוי של

מה הנושאים שעלו, במגבלות, בעניין מדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים.

חבר הכנסת ברכה, אתה שאלת בפירוט רב את כל הנושאים שמציקים לך כמייצג של

כבוד השר, יש לי הערכה רבה אליך וגם ליכולת האינטלקטואלית שלך. אני המאשר היחיד של שאילתות בעל-פה,

כי זה נתון לסמכותו של היושב-ראש, ולא בכדי, כי

עכשיו ישיב המשנה, עכשיו ישיב שר התחבורה, עכשיו אני רוצה להשיב,

שר החינוך, אלה הם דברים שנעשים בפרלמנט שהוא זניח לגמרי, הוא נמצא בעיר לונדון,

מאיזה צד. אני רוצה להסביר קצת יותר באריכות. חבר הכנסת אמנון כהן שאל בהחלט שאלה חשובה, שמטרידה גם את מנוחתי ואת מנוחת אנשי

של גז טבעי, שהיא האלטרנטיבה הפחות-מזהמת באופן משמעותי. ועכשיו השאלה, איפה. משרד התשתיות,

באמת,

וחשוב שהיושב-ראש ידע זאת,

באזור התעשייה של באר-טוביה, בסמיכות גדולה לבתי תושבים בקריית-מלאכי, אני לא יכול לומר לך שאין מקומות אחרים במדינת ישראל שאולי

באופן עקרוני, אני חושב שכל התהליך הזה פגום מיסודו, כיוון שכל עוד לא בוחנים אלטרנטיבות, קשה לי לומר שהמקום הזה הוא המקום המיטבי. יכולים להיות מקומות פחות גרועים ויותר רחוקים מריכוזי אוכלוסייה, לדוגמה, להצמיד את זה

דיון בוועדה המשותפת לסביבה ובריאות של הכנסת. יש הרבה מאוד שאלות סביב תחנת הכוח המתוכננת, מעט

אנחנו ים קטן, סגור,

תודה. חברת הכנסת אדטו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני

קודם כול, באשר לשאלותיו החשובות של חבר הכנסת כהן, בהחלט יש טווחי בטיחות ויש תקנים עולמיים שהמשרד להגנת הסביבה מאמץ,

אומר: עד שהבקשה במלואה לא תהיה בפנינו, כלומר שיהיה ברור איזה היקף גז יזרום שם, מה המבנים שאמורים

מתוך 15 נציגים, דומני עשרה הם נציגי משרדי הממשלה. בוא תסביר לי, אדוני היושב-ראש,

זה משרד הבריאות. משרד הבריאות הוא זה שיכול להחליט אם להוסיף תסקיר בריאות בכל מצב שבו מוקם פרויקט שיש לו השלכות על בריאות הציבור. אני יכול להגיד לך שבוודאי משרדי

מה פתאום שמשרד התשתיות יחליט לבד איפה לחפש אנרגיה, אני רוצה נציגים של משרד האוצר גם בתוך מועצת הנפט. אז הוא הביא, בחוק ההסדרים, זה שייך מאוד מאוד,

לתקציב המדינה ל-2011, יש לזה השלכות דרמטיות,

בלשון סגי נהור, ואמר: במסגרת חוק

המשותפת, לגבי תקציב הביטחון, וכל כך למה? הממשלה אישרה את תקציב הביטחון, והיום בא בוועדה ומערער שר הביטחון על התקציב. אז אני

אבל כאשר השאלות נשאלות על-ידי חברי כנסת, אני סיימתי. רבותי חברי הכנסת,

כבוד נשיא האספה של הרפובליקה של מקדוניה,

אחד האתגרים המשמעותיים והייחודיים העומדים בפני מדינות רב-תרבותיות כשלנו הוא יצירתה של חוויה משותפת אחת, לא רק במובן הפורמלי כי אם במובן המהותי. חוויה כזו שעל אף פערי התרבות,

בעיקר בזכות הצטרפותם לשורות הפרטיזנים ולארגון שחרור מקדוניה הכבושה. ואולם, איננו יכולים היום שלא לזכור ולהזכיר גם את מחויבותה של ממשלת מקדוניה להנצחת זיכרון השואה ולהנחלת תולדותיה לדורות

את שיתוף הפעולה והערבות ההדדית שבין המדינות. אני מברך אותך, חברת הכנסת ליה שמטוב, על הקמת,

אגודת ידידות כה הדוקה בין הפרלמנט המקדוני לבין הפרלמנט של ישראל, הכנסת.

משרד התשתיות הלאומיות. ועדת ההיגוי הגישה לוועדת השרים לעניין ההיערכות לטיפול ברעידות

וכן 20 מיליון ש"ח נוספים לתגבור פעילות גופי חירום שונים. לאחר עיון בתכנים המתוכננים של הוועדה ערער שר האוצר על גובה תקציב

אין לנו יכולת. אחר כך באים החברים ומתלוננים. כבוד היושב-ראש, תודה, כבוד השר, הנושא של רעידות אדמה עלה לא מזמן בכנסת, ויושב-ראש ועדת ההיגוי אמר דברים חמורים ביותר, הוא

בבקשה, אני מזמין את שר, כבוד שר החינוך, אחמד טיבי לא נמצא. אה, יש לו עוד שאילתא, סליחה.

ישיב על שאילתא דחופה 240, של חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, בנושא: התוכנית לבנייה בשטח מלון

תשמע, יש רשיון עסקים. כדי שיהיה רשיון עסקים צריך רשיון בנייה. כנראה יש שם איזו תוספת בנייה שלא אושרה מעולם, וביקשו שימוש חורג. כרגע מה שבנוי בנוי. אומר השר, לא בונים

אני נשען על כלי תקשורת.

אה. מאוד מאוד מכובד בישראל.

אין בעיה עם משפחת המלוכה,

אחוז. בהחלט, תודה רבה. אומר השר בצורה מפורשת ביותר: המדובר פה באישור חורג לעיריית ירושלים על דבר שהוא

לרבות לסטודנטים שלומדים בירדן או במדינות ערב. רצוני לשאול: 1. מדוע התעודה אינה מונפקת בשתי השפות? 2. מה ייעשה להנפקת

ולצורך כך יש לשנות את כל מערך המיכון במשרד, לרבות המערכות הבית-ספריות. אגב, גם אם משרד החינוך יעשה את זה בבתי-הספר כולם, עדיין זה יוכל לספק מענה חלקי

1999 2000, נדמה לי תקופת השר שריד. הוא הועלה פעם גם ב-2005, על-ידי חבר הכנסת דהאמשה כאן במליאת הכנסת. השיב לו באותה שעה סגן השר מיכאל מלכיאור.

או לא במקרה הם תלמידים ערבים שפונים לאוניברסיטאות בירדן. ואם התעודה המונפקת היא בעברית וערבית, האוניברסיטאות, והמשרד

אתה בוחן שלושה,

זה לא בתקנון,

אני שמעתי, חבר הכנסת. שמעתי. ביום שלישי אף אחד מכם לא פה. סוף-סוף יש איזה הליך שמאדיר את יכולתם של חברי הכנסת לשאול שרים, פתאום אתם מודאגים בגלל

האלטרנטיבה שאתה יכול להשקיע,

נתתי דוגמה לדבר גדול שאנחנו עושים, הלוואי שבעקבותיו יהיו יותר סטודנטים שילמדו כאן, הגדלת מכסות ייעודיות ותוכניות

חנין, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אכן, דברים חשובים וראויים נעשים על-ידי משרד

לכן, מדינה חייבת לשקול גם את השיקולים האלה. יכול להיות שיש אלטרנטיבה,

אני לא שולל את זה עקרונית, אני רק אומר: בהיערכות שלנו, בתקציב הדו-שנתי, האם הנושא הזה

חבר הכנסת, אל תגלה בורות, כי אתה אדם מלומד מאוד. זה לא ללימוד. השפה הערבית צריכה להיות בכל מסמך רשמי.

גם בתעודות? מה שאלתך

אנחנו עוברים עכשיו להמלצת ועדת הכנסת. המלצה זו מצריכה הצבעה.

היושב-ראש,

השרים, חברות וחברי הכנסת, עם התפטרותו של חבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן מתפקידו כסגן יושב-ראש הכנסת, סיעת הליכוד הודיעה לוועדת הכנסת כי המועמד מטעמה לכהן כסגן יושב-ראש הכנסת הוא חבר הכנסת אופיר אקוניס.

להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה את ההצעות לסדר-היום בנושא: האם מדינת ישראל מוכנה לאסון הבא, לרבות רעידת אדמה? של חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אחמד טיבי, גאלב

אדוני היושב-ראש, אני מודיע למשנה לראש הממשלה, השרה לא נמצאת פה כרגע.

ברגע שהוא יסיים ולא תהיה תשובה אנחנו

היושב-ראש, אנחנו מסכימים להצעת חוק ההכנות האולימפיות של חברי הכנסת אלכס מילר, רוברט אילטוב, אנסטסיה מיכאלי ודוד רותם. כמובן, הגענו להסכמה עם חבר הכנסת אלכס מילר שהצעת החוק תקודם לאחר הקריאה הטרומית בתיאום עם הממשלה בלבד, כפי שאמר חבר הכנסת מילר

אדוני היושב-ראש, תודה, כבוד השר, חברי חברי הכנסת, חוק החברות, התשנ"ט 1999, קובע הסדרים מיוחדים ביחס לחברות ציבוריות. בנוסף, נקבעו במסגרת החוק הסדרים שנועדו לקבוע

כולל מנגנוני בקרה פנימיים בתוך החברות. לעומת זאת, חוק

חובות על בתי-השקעות), התש"ע 2010, נועדה לקבוע כללי ממשל תאגידי לבתי-השקעות, הכוללים חברות מנהלות של קופות גמל, חברות מנהלות קרנות נאמנות ומנהלי תיקים, ולהחיל עליהם הוראות ממשל תאגידי החלות על חברות

אחרת. תודה רבה.

הצעת חוק ייצוג הולם לנשים בוועדת חקירה ממלכתית ובוועדת בדיקה ממשלתית,

ישיב שר המשפטים.

אמר ניסו לצרף אשה אחת, אבל לא היתה ביניהם ולו אשה

אדוני שר המשפטים, זה מסוג הדברים שבא לי להגיד: לא רוצה להסביר. למה להסביר? למה גברים כן ונשים

זכויות האשה קובע שבוועדה שבין חבריה נציג ציבור יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה. אולם סעיף זה אינו

העדפה מתקנת שהתקבלה הן בשורה של דברי חקיקה בישראל והן במדינות דמוקרטיות אחרות, כמו ארצות-הברית,

לכן, ההצעה, שהיא טובה וראויה לדעתי, דורשת עוד שדרוג מסוים, להביא לכך שגם בהעדפה לנשים תהיה קודם כול העדפה לנשים שבאות ממקומות אחרים. תודה רבה.

חברת הכנסת זוארץ, הוא מביע את דעתו, את דעתו.

כאשר אנחנו נאלצים להביא בחקיקה שאי-אפשר להקים את הוועדה עד שיהיה לפחות שליש, למה? אם אנחנו רוצים באמת לתת העדפה לנשים, בואו ונחליט שבכל ועדה יהיה רוב של נשים.

אדוני היושב-ראש, אני מתייחסת בהומור רב לחבר הכנסת נסים זאב.

להישרד. הואיל ואני גם מכירה את רעייתו ואשתו המקסימה, אז אני

אם המליאה תחליט.

הוועדה הייעודית היא חוקה, אבל אפשר, אם את מציעה ואף אחד לא יתנגד, זה ילך לוועדה למעמד

56 בעד, אין מתנגדים,

נמנעים.

בוועדת חקירה ממלכתית ובוועדת בדיקה

אני חושב, אדוני היושב-ראש,

לא אם אני מעביר הצעת חוק או לא מעביר הצעת חוק. נדמה לי שזה טוב להורים רבים, זה טוב לתלמידי הפריפריה, שלא חייבים לקנות ספרים במאות שקלים, ההורים שלהם.

תהיה להם היכולת לגשת לספרי הלימוד וחוברות העבודה ולהדפיס את הדף הרלוונטי באותו יום, לא צריכים לסחוב את כל החוברת כל יום, כל שנה, כל שנה מחדש. והוא מסכים אתי, עם

התקיימה על זה ישיבה בלשכתי לפני כחודשיים, אומנם לא אמרתי את זה לחבר הכנסת שטרית, אבל אם חבר הכנסת שטרית אמר שאני אופיע בוועדת המדע, אני גם אופיע בוועדת המדע

אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה,

איסור על קנסות יציאה), של חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אשר מבקשת שמחצית הזמן היא

מעבר של לקוח מחברה לחברה היה אמור להיות פשוט יותר לאחר שמשרד התקשורת, בזכות שר התקשורת משה כחלון, אדוני

הנהיג חובת ניידות מספרים, המאפשרת לכל לקוח לעבור לחברה אחרת עם מספר הטלפון

מקווה, אדוני השר, שאולי לא יהיה צורך להכניס חברת סלולר נוספת, ולתת לה אפשרות לפרוס אנטנות איפה שיתחשק לה רק כדי להגביר את

לשר התקשורת, שהגיש את הערר לממשלה לאחר שבפעם הראשונה, באופן מפתיע,

אבל זה קורה, זה חלק מההליך הדמוקרטי. אני חושב, אדוני היושב-ראש, שאנחנו עומדים

שוועדת השרים שלה קיבלה את הערר של שר התקשורת כחלון,

החוק, את חבר הכנסת אופיר אקוניס ואת חברת הכנסת יוליה ברקוביץ, שלאורך כל התקופה, בחצי השנה האחרונה, גם כיושב-ראש ועדת הכלכלה, וגם כחברת ועדת

אין איש מחברי הכנסת שמתנגד לחוק, לכן אנחנו נעבור להצבעה.

(תיקון, איסור על קנסות יציאה), התשע"א 2010, של חברת הכנסת יוליה ברקוביץ. זה בסדר, חברת הכנסת ברקוביץ?

בהליכות הבית מתחיל להשתפר.

אקוניס, אני מדבר עכשיו עם השר. הוא בעדך, מראש.

אני רוצה להודות על כך שלאחר מסע חתחתים הולכת להתאשר הצעת החוק

הכנסת, אדוני היושב-ראש, בלי גלעד לא הייתי מגיע לעמוד פה היום. אני רוצה להודות לעורכת-הדין יפעת רווה ממשרד

כן, שכחתי לומר: ולהודות לראש האופוזיציה, כן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני שמח על כך שאני אוכל להודיע בשם

שעברה כאן בזמנו. אחרי שציין מגיש

א.

יתחייב כי הוא מסכים כי במקום עונשי מינימום וביטול הסדרי הטיעון שהוצעו על-ידו בהצעה ביחס לעבירה של הפקרת אדם שנפגע בתאונה, ייקבעו עונשי מוצא מתאימים על-פי הצעת חוק העונשין (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה), התשס"ו 2006, הנדונה בימים אלה בוועדת

בהפרש יותר קטן, ולאחר מכן, בכנסת עצמה התרחש התיאום, כולל הניסוחים שמאפשרים למזג,

לקדם את הצעת החוק ביחד עם הצעתו של חבר הכנסת מטלון, כפי שהוא הגיש אותה. אני תמכתי בהצעה כי עת לעשות לה' הפירו

למה על עובדים זרים היא לא עושה, זה לא מתחום המשרד של אדוני וזה חורג. אולי השר איתן רוצה להשיב. רבותי, אני מאפשר לשר לחזור למקומו, ואנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מאסר מינימום בשל הפקרת אדם שנפגע בתאונה ואיסור עריכת הסדר טיעון עם נאשם

כתיאור המעשה הקשה שהוא עשה. הצעת חוק החינוך הבלתי-פורמלי לילדים ונוער, התשס"ט 2009, נא להצביע, לא, נא להציג.

אדוני היושב-ראש. הצעת חוק החינוך הבלתי-פורמלי.

מטפלים בילדים שלנו בשעות אחר-הצהריים במסגרות שונות ורחבות. אבל יש מסגרות אחרות, רשויות מקומיות אחרות שבגלל בעיות תקציב או בגלל סדרי

הסטנדרד הזה צריך לעשות גם בשילוב השלטון המרכזי וגם בשילוב השלטון המקומי, שהיום לוקח על עצמו את רוב הנטל,

של קיום חינוך בלתי פורמלי,

לחוק הזה,

אין צורך ביותר מחמישה חודשים, מעבר לחמישה חודשים. לכן,

אני אביא את הצעת החוק בהסכמה במושב הבא להצבעה, אם משרד החינוך עד אז לא יביא הצעת חוק

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מגיש את הצעת החוק הזאת פעם נוספת.

ולא הממשלה תתיש אותי בעניין הזה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת והשרים,

הצעת החוק הזאת לא אפשרה.

שאיננו, דיבר על זה גבוהה-גבוהה, ונכון להיום, הזוגות הצעירים לא קונים דירות. יש מלאי, מחסור של 100,000 יחידות דיור.

והייתי קשוב למדיניות

דווקא בהגבלת דמי השכירות.

בא ואומר שהשכירות תרד לגמרי כדי לפגוע באותם המשכירים. אבל אם אנחנו רוצים באמת לסייע דווקא לאוכלוסיות שזקוקות לסיוע, הממשלה צריכה לבוא

אני אחזור על זה עוד פעם. אנחנו אומרים: מחירי הדירות עולים, קרקעות לא משחררים, הביורוקרטיה הורגת את האזרח. בצד השני, יש מחסור ענק של דירות. בסופו של דבר אותם אנשים משלמים את המחיר.

לכן, הדרך

הסבא שלי קנה דירה אחת, והוא משכיר אותה ומזה הוא חי. עכשיו אתה אומר לו: אדוני, אני אגביל לך את שכר הדירה,

אתה תגרום לכך שאנשים יצטרכו לעבור כל שנה דירה.

חברי הכנסת, נתבקשתי על-ידי חברי שר המשפטים להשיב במקומו, מאחר שנבצר ממנו להיות במליאה בעת העלאת הצעת החוק הזאת. אני מבקש להביא לתשומת לב חברי הכנסת, שהתמדה

כדי למנוע,

פגיעה ללא הצדקה ממשית בזכויות הקנייניות שלהם.

להדגיש, חבר הכנסת מולה, בתשובה על הערתך שעל-פיה אין תמריצים מספיקים לבנייה: זאת הערה שדורשת, כמובן, תשומת לב מיוחדת

אין מקום להחיל דווקא רגולציה של המחוקק על שיעור דמי השכירות, ובמיוחד כאשר מנגנוני ההצמדה המוצעים כנראה אינם רגישים דיים לצורכי

יש מנגנונים שבהם אפשר לייצר, אפשר

אבל אני תוהה, אדוני ראש הממשלה,

השאלה שאני שואל כל

ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק השכירות והשאילה (תיקון, הגבלה על העלאת דמי השכירות), התש"ע 2010, נתקבלה. בעד, 24, 36 מתנגדים, אין נמנעים,

אצלנו עובדי קבלן, הפכה, בחברה הישראלית, למכת מדינה. חמישית מהעובדים במשרדי הממשלה הם היום עובדי

ותנאי השכר. תמיד אפשר לבוא לעובדים ולהגיד להם: אם אתם לא תתפשרו,

אם אתם לא תוותרו על מעמד, אם אתם לא תוותרו על זכויות,

נפטר אתכם, ובמקומכם ניקח עובדי

מי שבעצם מזמין את הקבלנים לעבוד אצלו. אם יש עובדות ניקיון שעובדות באוניברסיטת תל-אביב, לא רק

היום גם על עובדי קבלן שהם אחיות בתי-ספר, וגם על עובדי קבלן שהם מורים, וגם על עובדי קבלן שהם רופאים. המתכונת הזאת, המחלה הזאת,

המטרה האמיתית היחידה היא אותה מטרה עסקית לא לגיטימית של התחמקות מיחסי עובד-מעביד, של התחמקות מעמידה בזכויותיו של העובד ובחובותיו של

הצעת החוק הממשלתית מבקשת לתחום את אחריות

האבטחה והמסעדנות. כידוע,

אשר מספקים מקומות עבודה לעובדים החלשים ביותר

בבקשה, אדוני. חמש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אני מודה לסגנית השר על

שהם נדרשים להגיע למזמיני השירות. הרי צריך להבין, עמיתי חברי הכנסת, עובדי קבלן לא ששים להגיש תביעות. עובדי קבלן הם הציבור המוחלש ביותר בחברה הישראלית,

כאשר הם כבר תובעים את הקבלן, עד

עמידה לעמותות או ארגונים שעניינם טובת העובד. כי

עמיתי חברי הכנסת, בסופו של דבר החוק הזה חייב לתת תשובה לאנשים אמיתיים, שכולנו מכירים אותם, ואנחנו יכולים אפילו, אדוני היושב-ראש, להסתובב בכנסת ולראות כאלה

אני, אדוני, כיוון שההצעה הזו כבר עברה לא רק קריאה טרומית

רציפות, אני מסתפק בהעברת הנושא כהצעה לסדר-היום לוועדת העבודה,

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, בחירה מבין נותני שירותים), של חבר הכנסת חיים אורון. עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

ולכלול פרטים שיקבעו את פרקי זמן ההמתנה לשירות, מרחק הינתנו מבית המבוטח, הגורם המחליט על מתן השירות ודרך נתינתו ואיכותו.

מחברי הכנסת הבודדים שכבר היה כאן כאשר החוק הזה חוקק, וכאשר הוא חוקק, אדוני

אדוני סגן השר, חברי הכנסת, העניין מחריף עוד יותר עכשיו. הוא מחריף, משום שגם בחוק המקורי,

זה בגלל מפת האשפוז? לא. זה משום שאין הגדרה יותר ברורה מהו מרחק סביר ומהו זמן סביר. הצעת החוק הזאת באה לתת הגדרות, וכמובן, על בסיסן קופות-החולים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

שבאזור שבו אני חי המרחקים יותר גדולים, ולא בכל יישוב יש כל השירותים. ואפילו לא בכל עיר יש כל השירותים. יש בית-חולים אחד בבאר-שבע, שנותן שירותים לשדרות ולדימונה וגם

בו אחת בשנייה

והרי אתה מאוד מחפש דרכים שבהן הקופות יתחרו האחת בשנייה. הצעת החוק הזאת גובשה בסיוע גורמים שעוסקים בנושאים הללו, האגודה לזכויות החולה, האגודה לזכויות האזרח, בית-הספר למשפטים במכללה למינהל.

שרים מחליטה בשבילי. אני יכול להגיד לך, ואתה זוכר את זה, שבדרך כלל ביום ראשון, בוועדת כספים, כשהיינו דנים על התקציב, חוק ההסדרים בעיקר, ולא

מגוריהם, אך מה על אלה שלא? דומה כי בנקודה זאת נוקטת ההצעה עמדה חד-צדדית, שאינה נותנת משקל מתאים להעדפות המבוטח, כל עוד אלה אינן מובילות להכבדה משמעותית על תקציב

סגן שר הבריאות, ואז בעצם יש פה איזה צירוף של השתתפות בצערי שהחוק נופל ונימוקים כאלה שלא בדיוק לעניין למה צריך להפיל

מה יצא?

שהוא צדק, אם אני משחזר את ההיסטוריה נכון.

כי מאז לא מפרטים, בדברים שהם הכי

ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, בחירה מבין נותני שירותים), התש"ע 2010, נתקבלה.

זה, וגם התקנון מחייב. אפשר להצביע על הכול ביחד? לא, לא. אי-אפשר. צריך להצביע על כל אחד בנפרד. אדוני היושב-ראש, אם יש הסכמה, אני מציג את כל ארבעת, אני מקבל מה שאתה מציע.

לדון ברפורמה שעניינה ייעול הליכי רישום במסגרת חוק ההסדרים. אנחנו סבורים, גם אני סבור וגם חברי הוועדה סבורים,

בעזרת השם, במהירות האפשרית, אבל אנחנו צריכים דיון או שניים, מקצועיים,

ועדת הכספים דנה בסעיף האמור ומצאה כי הוא מעורר שאלות מורכבות בנוגע למהותם של הקשרים שבין משווק בסיטונות למשווק קמעונאי, שעליהם יחול הסעיף המוצע.

כדי לאפשר לקיים בו דיון נפרד מהצעת חוק ההסדרים, ובהתחשב בכך שאין לו זיקה ישירה לתקציב

ההצעה בדבר חלוקת הצעת חוק המדיניות

התשע"א 2010, סעיפים 53(2), 53(5), 53(6), 53(9) (11), 53(13), 53(15)

ו-53(32), נתקבלה. בעד, 24, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהחלטת ועדת הכספים שהצבענו עליה

לנו עוד ארבע הצבעות כאלה של ועדת החוץ והביטחון. ההצעה בדבר חלוקת הצעת חוק המדיניות

התשע"א 2010, סעיפים 46(7), 48 ו-49(ד), נתקבלה.

בנוסף, מוצע כי אותן פעולות ימומנו בידי בעל הרשיון. בדיון שנערך בוועדת החוץ והביטחון התעוררו חילוקי דעות בנוגע לנושאים שונים הקשורים

כיושב-ראש ועדת הכלכלה. אני רואה גם שראש הממשלה מברך אותך ממקומו. בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. ההודעה מטעם ועדת הכלכלה היא בדבר חלוקת הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה),

ההצעה בדבר חלוקת הצעת חוק המדיניות

התשע"א-2010, סעיף 69, נתקבלה. בעד, 13, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שההחלטה

לא קרה כלום, אתה הגעת בזמן, כרגיל.

כבוד היושב-ראש, תודה,

השר, כבוד

כאמור, מה שעמד מאחורי ההצעה הזו הוא דוח

לחקור את האירוע.

אם לפתוח בחקירת מצ"ח גם כעבור שנים מהאירוע. פתיחת החקירה מהווה האתגר הראשון בלבד, שכן בכשליש

מהסוגיות הבסיסיות שהוזכרו בו, מוכיח מעל לכל ספק. אני חושב ש"בצלם" הוא אחד הארגונים שעוסקים בנושא זכויות אדם בשטחים הכבושים בצורה מאוזנת ביותר,

מנסה להוכיח את העובדות האלה, מנסה לפנות גם לכל הגורמים הממשלתיים, ובעיקר לשר הביטחון, למשרד הביטחון, כדי לקבל את תגובותיהם. מלמידה מעמיקה

החיילים בשטחים. זה הדבר הבסיסי והמינימלי שאנחנו דורשים בעת הזאת. תודה. תודה לחבר

הזאת, אני לא זוכר אם זה היה השבוע או בשבוע שעבר, נדרשתי לסיפור המג"ד מנעלין, שלאחר מכן מתברר בסרטון שלא כפי שהדוח

כך שאני לא צריך שום סיפור של אף אחד ומה דעתו בעניין. ראיתי את זה במו-עיני ולחמתי בתופעה הזאת כל הזמן. אנחנו עושים את הכול שלא ייפגעו חפים מפשע, ולצערי

המציעים, מה אתם מחליטים? מליאה. יש לנו שני חברי כנסת שיש להם הצעה אחרת. חבר הכנסת מסעוד גנאים, יש לך דקה. בבקשה. אדוני היושב-ראש,

הבעיה היא כאשר

ומי שנגד זה הסרה.

ההצעה שלא לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. שישה בעד, שמונה נגד. אם כך, הנושא הוסר מסדר-היום.

יהודים לערבים, בין מרכז לפריפריה. נתוני הבגרות שהתפרסמו ומתפרסמים בשנים האחרונות, שמעידים על פער עמוק הולך וגדל בין יהודים לערבים וגם בין מרכז לפריפריה ובין עניים לעשירים בוודאי,

השר, שמבחני "פיזה" הם אור אדום והם גם אוצר בלום כי יש כאן פריסה ארצית, יודעים באיזה מגזרים ובאיזה מקומות קיימת הבעיה. מזהים אותה כבר בתחילת התיכון, לא מחכים לבגרות. וכאן אני חושב שנגמרו כמעט הפטנטים למשרד

הקשות ביותר היא הקיצוץ במענקי האיזון, שזה אוטומטית משפיע על היכולת של הרשות המקומית להשתתף באותם אחוזים שהיא חייבת להשתתף מול משרד החינוך או מול משרד הרווחה. רשויות מקומיות חלשות באזורי הפיתוח, רבותי, קורסות תחת הנטל היומיומי שלהן לתת את השירות המינימלי לאזרח.

היה לקנות, כשהיו מענקי מקום, וגם הפיתוח היה על משרד השיכון. קחו את כל הפרמטרים האלה, אמרתי את זה לשר. אמרתי

יחנוך את הקטר הראשון לשדרות, שדרות תימצא 44 דקות מ"עזריאלי". והיא נמצאת בפלנטה אחרת לגמרי, מפני שמישהו במדינה הזו, לאורך כל הדרך, דאג שהמדינה תיחתך על-פי פרמטר

האיכות היא אחרת,

בחירת המקצועות היא אחרת. ההתמקדות בנקודות הליבה שהן המקצועות שקובעים את רמת ההשתכרות אחרי זה נמצאת ברעננה במקום אחר מזה של נתיבות או

החינוך, והוא חושף את הזכאות לתעודות הבגרות לפי יישוב, לשנים 2008 2009. ממצאי הדוח רחוקים מלהיות מעודדים, אבל גם זה

מספיק יפים, הם לא מספיק מטופחים.

כי אין להם מספיק כסף או להורים שלהם אין מספיק כסף. חברי

היושב-ראש, יש עוד נתונים קשים שאני לא אעלה אותם כאן, אבל כל

היה צריך לומר 40 ולא 30. הוא דיבר על לוחות זמנים. שעון לוי היה נהוג, והשעון היה אותו שעון מאז? אני לא יודע, בשנת 1969 הייתי בן

מיוחדים, כי בלאו הכי יש מורה טוב.

אני חושב שהווקטור יהיה וקטור חיובי בסופו של דבר.

אני בעד השקעה במצוינות, לדחוף את התלמיד להיות יצירתי, לא רק שקדן, יצירתי, או ביותר

נדמה לי שבפעם הראשונה שר חינוך,

הציג יעדים בכל התחומים המדידים, ואם נתייחס לתחומי ההישגים הלימודיים, הזכאות לבגרות, המיצ"ב, המבחנים הבין-לאומיים.

נגיד, ניקח את הנושא שעליו אנחנו מדברים עכשיו.

אני אמרתי: אם לא נציב יעדים ברורים נמשיך ללכת, נמשיך לרדת. הדרך היחידה לעלות היא להציב מערכת יעדים. ומה קרה? כי אתם מתייחסים לדוח שמתייחס לשתי קדנציות קודמות, אבל גם אליו אני אתייחס, כי אני קבעתי לעצמי כלל שאני, על מי שקדם לי במשרד אדבר רק על דרך של לתת לו

הציבור החרדי, מסיבות ידועות, עלייה של 2.1%. זאת אומרת: היתה עלייה בכל הקבוצות שמשתתפות במבחני הבגרות. עכשיו, מעל הבמה הזאת אני אקח עוד סיכון, כיוון שהשתמשתי בביטויים זהירים אחרי פרסום התוצאות של תשס"ט ואמרתי:

אני רוצה לומר שאחרי שאני אומר את זה, אני לא מקל ראש בבעיית הפערים הגדולים בחברה הישראלית. זאת בעיה קשה ביותר, בעיה קשה ביותר, כי גם ההתמודדות אתה

לנו, אנחנו מתמודדים עם בעיות מאוד מאוד קשות. אנחנו מתמודדים עם בעיות, אנחנו מדברים על המגזר הבדואי בדרום, אז חבר הכנסת אלסאנע יודע,

צריך לבצע שינויים מאוד מרחיקי לכת בתרבות ובתרבות של

המחשנו, כשאנחנו מדברים על אחוז הזכאות, בוודאי ביישובים, הוא ברוטו. כולם, כולל כולם.

חבר הכנסת זחאלקה צדק שצריך ללכת לתוכנית אסטרטגית, והדבר הזה מאוד מסובך. אנחנו הולכים בצעדים אמיתיים, א. שינוי המדיניות לגבי קבלת המורים, הדגשת הנושאים או הקריטריונים האיכותיים להביא לכך שיהיו המורים הטובים ביותר. יש לנו בעיה קשה ביותר שאנחנו מתמודדים אתה,

ילכו הביתה. אין מה

אתם יודעים טוב מאוד שיש הרבה יישובים, ואתם יודעים גם מי ממנה מנהלים בחטיבה העליונה,

הרשות המקומית, והשיקולים במינוי מנהלים הם, אני אגיד את זה בשפה המשפטית

גם בתי-ספר? ככלל, כעיקרון, אני לא אומר, לפעמים יש מוסד מוכר שאינו רשמי שהיישוב הזה,

ואתה מגיע למסקנה כן לפתוח מוסד מוכר שאינו רשמי.

אני קראתי את הדוח מכל הכיוונים,

ברשותך, אני רוצה להתייחס. הדוח מדבר,

על זה שחלה ירידה בשיעור הזכאים לבגרות בעיירות הפיתוח בשנים 2004 2005, ומאז בשנים 2005 2009 קיימת יציבות בשיעור הזכאות לבגרות בעיירות הפיתוח, אפילו עלייה קטנה של

בכל הנקודות. אני חייב להגיד שאני לא מתרשם שהבעיה היא מחסור בשעות לימוד. תגברנו, הוספנו שעות לימוד בשפה, במתמטיקה ובמדעים בבתי-הספר

זו לא חובה, זה חלק מהמסירות בעבודה.

כי שמעתי שאתה מסיר. תודה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר,

אני חושב שהקשר בין שני הקווים ברור,

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. בעד, 11, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שההצעות לסדר-היום תידונה בוועדת החינוך, התרבות והספורט.

שנים אנחנו רוצים לראות סגירת פערים מוחלטת? שההישגים יהיו באותה רמה, כי הם נמצאים באותה מערכת חינוך. לכן, נציב לעוד חמש שנים, לעוד עשר שנים, אבל כבר נדע מתי סוגרים את הפער

למה לא מקימים בתי-ספר שם? והתוצאה, שיש היום אחוז ממוצע, אתה יודע מה המספר הממוצע של תלמידים בבתי-הספר הבדואיים בנגב? 1,000. בערך 1,000 תלמידים, כאשר בבתי-הספר היהודיים זה 350

אומרים שלא קם. משרד החינוך צריך לדאוג ב-100% לחינוך, וזה העניין אם היישוב מוכר או לא-מוכר?

זו זכות חוקתית, זו זכות יסוד.

על אזור עדיפות לאומית. יש החלטה של בג"ץ משנת 2006 לשנות את ההגדרות של אזורי עדיפות לאומית במערכת החינוך. לא יכול להיות שאופקים ונתיבות מוכרים כאזור עדיפות א' לצורכי חינוך, והיישובים הבדואיים הכי כושלים לא נכללים בהגדרה של אזורי עדיפות לאומית לצורכי חינוך.

תודה רבה. תודה לחבר הכנסת טלב אלסאנע. אני מזמין את שר החינוך,

להשיב על ההצעה לסדר-היום.

לאוטיסטים, אחד בערוער.

אני לא נכנס לכל הנקודות, אבל תחום הבינוי מטופל. יש כמובן הנושא של היישובים הלא-חוקיים, וחלה עלינו הגבלה על הבינוי בהקשרים האלה. אפשר לדון בזה, אבל אני לא יכול היום, משפטית, על-פי הייעוץ המשפטי, לבנות בהם מוסדות חינוך.

הכשרה של מורים ויועצים חינוכיים. גם בנושא הזה קיים מחסור באזור הדרום וחוסר יכולת לפעמים לאייש תקנים שאנחנו מפשירים לטובת אותם יישובים.

חלק אמרו שהם מוכנים להכשיר יועצים חינוכיים

הנושא הזה נקבע לישיבת המשך בשבוע הבא. אנחנו נקבל החלטות, אבל אני כבר יכול

כן, יש בעיה של תשתיות פיזיות, והיא ידועה, והיא בין הנקודות שאנחנו מטפלים בהן. אבל אם אני מסתכל על צפיפות פר-כיתה, ונתתי נתונים על בית-ספר יסודי בחטיבת

גני-הילדים שהצטרפו השנה ל"אופק חדש" הם או במחוז הצפון או במחוז הדרום, מכיוון שהמדיניות שלנו היא קודם כול לחזק את הפריפריה במשאבים תוספתיים ובסוף

אדוני,

אנחנו דילגנו מהר. להעביר לוועדת החינוך. חינוך. ועדת החינוך. אנחנו נצביע. מי שבעד, זה ועדת חינוך, ומי שנגד, זה הסרה. ההצעה להעביר את הנושא

בבקשה. השתמשת, אז נתת לנו צ'אנס. נושא ההצעה שלי הוא: היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה.

אני זוכר שלפני 30 שנה ואפילו קצת יותר, כפעיל סטודנטיאלי בוועד הסטודנטים

עלתה ההצעה של שינוי פקטור,

אני חושב שהעיקרון, אני לא מציע את ההצעה הפרטנית הזאת,

תיאורטיים. לפני כמה שנים נעשה ניסיון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, ובוודאי כבוד השר מודע לניסוי הזה. קיבלו סטודנטים מהפריפריה שלא עמדו בתנאי הסף של קבלה לפקולטה

ההצטיינות, אבל ההצטיינות לא נמצאת רק אצל העשירים. צריך למצוא מנגנון, לקבוע את העיקרון. המנגנון, לפני

צריך למצוא מנגנון של קבלה לאוניברסיטאות שיאתר את

גם אנשי ציבור וחברי כנסת בנושא הזה, כדי לשפר ולייעל ולעשות את הקבלה לאוניברסיטאות יותר צודקת. זה העניין. המצב הנוכחי היום, אם אני אתן את הנתון החשוב ביותר למדידת הפערים בקבלה לאוניברסיטאות, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

מבחינה חוקית הבחינה הפסיכומטרית לא קיימת בחוק המועצה להשכלה גבוהה. בחוק של המועצה להשכלה גבוהה קבלה לאוניברסיטה מתבססת על בגרות או תעודה שווה.

סולם פנימי בפסיכומטרי, בשפה הערבית ובשפה העברית,

החתך, שיהיה חתך פנימי ולא חתך כללי,

ה-100% בעברית,

לעשות שני סולמות, ואז אתה לוקח את התלמידים הטובים ביותר בשני המבחנים. אני בטוח שהצלחת

יש טענה של פגיעה של המבחן כתוצאה מהטיה תרבותית, ופה צריך להבין למה אנחנו מתייחסים. התרבות הרלוונטית לעניין הזה היא

יש מקרים שבהם ניתן לצמצם את הצורך בבחינה פסיכומטרית, או מקרים של אפליה מתקנת בקבלה ללימודים. אנחנו, למשל, עכשיו בתוכנית החומש הגדרנו שני ציבורים, הציבור החרדי והציבור

קודם יהיה דיון בוועדת החינוך, ואז ייפלו החלטות. אני חושב, איני מתנגד לדיון בוועדת

אבל צריך לזכור שוועדת החינוך היא חלק מהרשות

האם יסכים כבוד השר לבחון את האפשרות לתת את

גברתי, יש מסגרות

לרשותך דקה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, הנושא הזה של הפלישה האפריקנית למדינת ישראל, זו פצצה שרובצת לפתחנו ולפתחה של מדינת

כלומר, ממשלת מצרים תעצור אותם,

אם לא, צריך באמת לאסוף אותם. אי-אפשר לעצור אותם במתקן כליאה מהסוג

מדינת ישראל היא בעלת הכלכלה הצומחת ביותר באזור ונמצאת ברצף יבשתי עם מדינות העולם השלישי באפריקה.

הפנים,

שתיים. יצוין כי מבדיקות שעורכת יחידת הקישור ברשות האוכלוסין וההגירה נראה כי רוב רובם של מבקשי המקלט אינם פליטים אלא מהגרי עבודה השואפים להעלות את רמת

להשתכר כמה אלפי דולרים בחודש, לעומת כ-120 דולר בלבד ופחות מכך בחודש עבודה במצרים או במדינת מוצאו. זאת ועוד, המסתנן מאפריקה הוא פתרון זמני עבור בעלי עסקים המחפשים

במקום מרוחק יחסית ממרכזי אוכלוסייה, שבו יוכלו המסתננים לשהות עד שיושלמו ההליכים שיאפשרו את הרחקתם למדינות המוצא או למדינות שלישיות, ובו

חברי חברי הכנסת, עד כאן תגובת משרד הפנים. אני רוצה לומר לך, כמי שהשתתף בדיונים, שאין

אז נעבור להצבעה. מי שבעד, הוא בעד להעביר את הנושא לוועדת הפנים. מי שנגד, הוא בעד להסיר מסדר-היום. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה

כן, גם זה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אתמול הזדמן לי, עם חברי לסיעת חד"ש, לבקר באוהל המחאה של מרכז השלטון המקומי, כדי להביע הזדהות עם הדרישות של מרכז השלטון

היא להעמיד את התקציבים האלה על 600 מיליון שקל בשנה, כפי שהיה בשנת 2001, גברתי. 2001. אנחנו עוד לא מגיעים לרמה של 2001 מבחינת תקציבי

שיש ביכולתן לעשות את ה"מצ'ינג", ואז הן יקבלו גם את התקציבים שאמורים היו ללכת לרשויות החלשות, ואז הם לוקחים גם את שלהם וגם של הרשויות החלשות, כי הם יכולים.

לענייני דתות, פנים או מה שאתה רוצה, אני חושב שהבעיה או המשבר בשלטון המקומי, הבעיה האחרונה,

מציבה בפני השלטון המרכזי והממשלה שאלה

חוטף את החצים, הערת אגב. הוא רק פקיד, בדיוק כמו בתקופה העות'מאנית. אם היום מסתמכים אפילו על החוק מהתקופה העות'מאנית, ואחר כך המנדטורית,

רק שיביא להם את

פעם ראשונה לנאום כאשר את יושבת-ראש, ואני מברך אותך שתשבי על הכיסא הזה לפחות בקדנציה

חברי חברי הכנסת, אדוני השר,

זעקתם של ראשי הרשויות היא צודקת,

הזעקה הזאת כבר נמשכת כמה וכמה

היושבת-ראש. לא יכול להיות ששר הפנים יתמודד מול שר האוצר

ראש הממשלה

ואפילו להקים ועדת שרים לענייני שלטון מקומי, לא באופן חד-פעמי ובאופן זמני, אלא ראש הממשלה צריך לעקוב שהדברים האלה יבוצעו במסגרת ועדת

נגמר העידן של לתרץ את הכול על האוצר. הוא מתפקד תחת מחאה, פירקתם את ש"ס לסיעות יחיד. כל יום עוד אחד. מה שאני רוצה להגיד, חבר הכנסת ברכה, שמענו את שר

המצב שהגענו אליו הוא בלתי נסבל,

אז שלא יספרו לאף אזרח במדינת ישראל שהנה, הפתרון יהיה אחרי 1 בינואר. תודה רבה, גברתי. תודה רבה לחבר הכנסת מגלי והבה. כעת, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות.

היא לא נעימה. היה אפילו שר פנים שהסכים אתי,

עכשיו, מי זה השלטון המקומי?

אם אין לנו שלטון מקומי, אין לנו חברה ישראלית.

אז יהיו 14 15

אנחנו ככנסת נגבה אתכם ונלך אתכם עד הסוף, ונכריח את

נוסיף על כך מגמות נוספות שהשלטון המרכזי יוזם כלפי השלטון המקומי,

למה אתה מחכה לשר האוצר? רגע, רגע, אני עוד לא אמרתי. אני אומר לך את דעתי

אני אומר לכם, ראיתם אדם שמוכן לקבל לידיו עסק רווחי בתמורה מינימלית? זאת ביצה שמטילה ביצי זהב.

אין ספק ששלטון מקומי בקריסה זה לא בעיה רק של ש"ס,

בעיה של ראש הממשלה

קשה מאוד.

השר יודע את כל העניינים האלה. תאמין לי,

השר מבין את העניינים, הוא יודע מה צריך לעשות. הוא צריך פשוט לדרוש יותר תקציבים,

אז בראשותו של חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, בבקשת סח'נין להרחבת שטח השיפוט שלה ובהחלטת ועדת חקירת הגבולות שמונתה בזמנו. אז אני מקווה שהתוצאות היום

אף שהמלצת ועדת הפנים היתה לבטל את

וכולם במסגרת המועצה האזורית משגב. המועצה האזורית משגב מונה היום כ-18,000 איש, אבל שטח השיפוט שלה קרוב ל-190,000 דונם. סח'נין, 27,000 נפשות, ושטח השיפוט

אז הבקשה היא משנת 1998 1999 נדמה לי, יש תוכנית להרחבת שטח השיפוט. בגלל ההתנגדות של המועצה

את הוועדה, למה סח'נין לא התרחבו מזרחה. אמרנו להם: זה שטח ירוק, זה שטח עתיק שאנחנו רוצים לשמר אותו. למה

גברתי היושבת-ראש, בשעתו, כבוד השר, בא סגן שר הביטחון אפרים סנה מפני שהיה מאבק,

עד עכשיו, חמש שנים, לא שמענו כלום.

אלא היו כארבעה שרי פנים, ואף שר פנים לא התייחס אליהן.

או שאתה מקבל את

לאחר חילופי גברי במשרד הפנים בשנת 2009, ולבקשת עיריית סח'נין, הועלו המלצות הוועדה פעם נוספת בפני מנכ"ל המשרד דאז,

וגם מר אריה בר לא העביר את המלצות הוועדה לשר מאיר שטרית. בינתיים הוגש

מי שייקח, לא מפני שאני עומד פה ועומד מולכם,

טועה, גם בכנסת הזאת וגם בקודמת, כחבר כנסת, אני תמיד

אין לי בעיה. המציע מבקש דיון בוועדת הפנים, אז הצבעה.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. חמישה

כמו משגב,

היישוב מדורג באשכול 9 מתוך 10. תושבי תרשיחא, ביחד עם תושבי מעלות היהודים, מדורגים באשכול 5. תושבי כפר-ורדים נהנים משכר ממוצע של 10,700

זה עוד פעם האדמות של תרשיחא, עוד פעם האדמה של הערבים. היא שייכת להם בצורה פרטית, גברתי היושבת-ראש, למשפחותיהם.

גם אם מבחינה

נמצאות עד עצם היום הזה בבעלות פרטית של תושבי תרשיחא. התוכנית, שבעצם שודדת את הקרקע של תרשיחא, מדלגת, אדוני השר, על שטחים נרחבים בלתי מנוצלים סמוך לכפר-ורדים. יש שטח, הוא לא